משרד החקלאות, בקשה. אנחנו סבורים שבהעדר אפשרות לשלם פיצויים ישירים על הקורונה יש אפשרות לסייע לחקלאים באמצעות השקעות הון. אנחנו סבורים שדרך השקעות

נכון שלא התכוונת ברצינות? בסוף מסוכם עם המשרד תקציב ומאושר תקציב. אנחנו עכשיו בתקציב המשכי שיש לו מגבלות ויש מורכבויות שקשה לעמוד בהן. אין בתקציב המשכי את זה, זה משהו חדש שהוא אומר עכשיו לגבי הענפים האלה. אז הם יבואו לדון איתנו בתקציב. אתם תוסיפו להם על זה? עזוב שהם יבואו לדון. הנה אנחנו מדברים איתכם עכשיו שהם באו לדון. האם אז תשחקו איתם ותגידו להם: "רגע, יש לכם"? אם זה בונוס של ועדת כספים, אתם תתנו את זה? אנחנו לא מקיימים דיונים בנפרד. למה לא מקיימים? כי אתה בא ואומר להם שייקחו את זה מתוך התקציב שלהם. זה צריך להיות ייעודי, צבוע.

תגידו להם: "יש לכם תקציב, ומתוך התקציב הזה תיקחו". אנחנו רוצים שזה יהיה כסף צבוע, תקציב צבוע בשביל הבטטות. תשמע, המצב בטטה. מה קורה איתכם?

תגידו "אנחנו צובעים את זה", ונגמר הסיפור. בסוף יש סל תקציב. סתם שתדע שהחדר הזה הוא ועדת כספים, ואני חבר בוועדת כספים. אתה יודע שאנחנו יודעים מה זה סל תקציב,

אם לא תגיד "שמע,

להביא עוד סכום x בנושא הזה", זה לא יגיע אף פעם, כי כל פעם תגיד לנו שהם ייקחו מתוך המשרד. עזוב, זה לא רציני להגיד שהם ייקחו מתוך המשרד. בסוף יש למשרדי הממשלה סדרי עדיפויות, יש להם גמישויות בתקציב, ואם זה נושא שחשוב להם, הם יכולים לשים אותו בראש סדרי העדיפויות שלהם. אנחנו בענף הבטטות הגענו למסקנה שהייתה בעיה אובייקטיבית עם העניין הזה של בקשת פיצוי בנושא של הקורונה. משרד החקלאות בא ואומר: "יש לי אלטרנטיבות, אני יכול באותה הזדמנות לפתור בעיות לעוד כמה סוגים, אם זה תמרים וכו'". אני מדבר על הבטטות. יש להם תכנית שמאפשרת עכשיו לפתור את הבעיה של אנשים שמתמוטטים בגלל הסיפור של גידול הבטטות בתקופת הקורונה. היה פה דיון מקודם על השום. מה אמרו? שהשום הסיני יותר זול, שהשום בישראל הוזל ב-26%. אני מקבל פה טבלה שמופיע בה שב-12.2022, שזה דצמבר, מחיר של שום סיני היה 6.30 שקלים ומחיר של שום ישראלי היה 4.80 שקלים. יכול להיות שאנחנו לא מבינים במספרים, אבל זה מה שמופיע בטבלה. בחודש 11 המחיר של השום הסיני היה 6.4 שקלים לעומת 3.5 שקלים של השום הישראלי. אתה מביא מסין גם כדי שתהיה תחרות וגם שהמחיר יהיה יותר זול. מה שקורה בינתיים זה שאתה גומר על השוק פה, כי אתה מציף את השוק בשום. מה התשובה שלך תהיה? שהשום של הארץ יותר זול. מה הבעיה? שאין מספיק, כי יש לו טונות שהוא רוצה להיפטר מהם.

שבהתחלה כשהבאתם עשיתם את ההורדה הראשונה, אבל עכשיו מה קרה? הישראלים הפסיקו לייצר את השום. בהתחלה ראינו כמויות של שום שנופלות להם, שהולכות להשמדה, לכן היום הם מוכנים למכור גם במחירי הפסד. אם הוא חושב שזה עדיין רווחי בשבילו או לא רווחי בשבילו, זה החשבון שלו, אבל לא הבאתם פה פתרון אמיתי. מצד אחד הבאתם, אולי, הוזלה מסוימת בשום, מצד שני פגעתם באוכלוסייה הזאת. אני אומר תמיד שכשאתה רוצה להביא הוזלה, תביא ביחד עם זה עידוד כדי לא לפגוע באותם חקלאים מקומיים. אני לא צריך לפרנס את החקלאים של סין. תביא גם זה וגם זה, ויש פתרונות כמו המכסות שאתם נותנים. אני מבקש לקבל החלטה שאנחנו מקבלים את ההצעה של משרד החקלאות. אנחנו מבקשים לעשות את התכנית כפי שהוצגה על ידי מועמר חאג' יחיא, שהוא מנהל תחום ביטוח חקלאי במשרד החקלאות.

ממשרד האוצר לקבל את ההצעה הזאת, לא לדבר איתנו על מה שיהיה אחרי זה בתקציב. הפיצוי היה צריך להינתן להם בזמן הקורונה ולא ניתן, אתם לא הסכמתם במשרד האוצר. אנחנו הולכים על ההצעה שמציע משרד החקלאות,

אנחנו דורשים לקבל. אני מבקש לדעת בתוך כמה ימים מה התשובה שלכם. מה זה "כמה ימים"? כל פעם אתה אומר להם כמה ימים ורואה שצריך עוד פעם לקיים דיון.

עד יום שני הבא אני רוצה תשובה על זה. על איזה סכום? דיברנו על מסגרת של 30 מיליון שקל. זה כסף קטן, זה נופל לכם מהכיס. אנחנו מדברים על נהלים נפרדים לחלוטין. אנחנו מדברים על חידוש תשתיות במובן זה שהחקלאי צריך לחדש את החממה, צריך לחדש את המלאי שלו בבית האריזה ובבתי הקירור. צריך לקדם את הנהלים למטרה מסוימת, לכן הם לא יכולים להיות מעורבבים עם הנהלים הקיימים. גל אמר שיש לנו איזה שהוא תקציב שמתוכו נקצה לטובת העניין, אבל זה לא יכול להיות מעורבב עם נהלים קיימים, צריכים להיות נהלים נפרדים עם תקציב אחר. התשובה שלו הייתה "לא" באופן עדין כזה. אנחנו לא מקבלים את ה"לא" הזה. תודה רבה, הישיבה נעולה.